אנחנו היום מציינים את הרפורמה בטסטים, כולנו זוכרים מה היה בעבר, אנחנו רוצים לשמוע מה קורה היום בנושא הזה. בעיקר אנחנו עוסקים בהשלכות המעבר למבחני נהיגה בשיטה הממוחשבת לגבי קבלת מסרונים לאנשים שאין להם כלים של מסרונים ודברים כאלה,